שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. היום ה-10 לאוגוסט, 2020. כ' באב התש"ף, בנושא: צו הגז (בטיחות ורישוי) (אירוע גפ"מ), התש"ף-2020. רבותיי, אני אומר בפתיח. קיימנו דיון מקדים בסוגיית הצו. אנחנו לא פותחים עכשיו דיון. דיברנו על שולחן עגול - עשינו שולחן עגול. קיבלנו קצת הקלות וקצת עדכונים של הצו.

גם למי שיושב פה, גם לאורחנו בזום וחברי הכנסת, אנחנו ניגשים ישר להקראה. כאשר יגיע הסעיף, כל סעיף, אנחנו נעצור, ונשמע התייחסויות.

כמו שאמרנו, אנחנו ניאבק, נתווכח,

נאשר את צו הגז. הוצגו לוועדה הנכבדה מסמכים. אני מבקש דקה להגיד שתי משפטים.

זה נקרא הצעה לסדר הדיון. אז אני עונה לך על הצעה לסדר היום,

חברי הכנסת מבקשים. המסמכים הוגשו גם בדיון הקודם, לא אתה, אחרים. קיימנו דיון מקדים. הסוגיות עלו, וטענות נטענו, ושום דבר לא התחדש לי במסמך הנוכחי. אם יש משהו שאני התיימרתי ואמרתי, שום דבר לא התחדש, ובאמת התחדש לי, אז נעצור תוך כדי דיון, ונקיים את הדיון. זה לא שונה ממה שאמרתי קודם. תודה רבה, לך. צו הגז (בטיחות ורישוי) (אירוע גפ"מ), התש"ף-2020 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט - 1989 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 30(ג) לחוק, אני מצווה לאמור: הגדרות בצו זה - "אירוע גז" - דליפה לא מבוקרת של גפ"מ ממתקן גז או ממכלית גז, וכן שריפה של מיתקן הגז או התמוטטות של מבנה על המיתקן, "בעל רישיון לעיסוק בעבודת גפ"מ" מתקין גפ"מ רמה 1, מתקין גפ"מ רמה 2, מתכנן גפ"מ או מתכנן גפ"מ בכיר,

"גוף הצלה" - כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה , התשל"א-1971; "גפ"מ" גז פחמימני מעובה, "חוק התקנים" חוק התקנים, התשי"ג-1953; "המנהל" מי שמונה לפי סעיף 3(ב) לחוק למנהל לענייני גפ"מ, "מכל גז" מכל גפ"מ מיטלטל או מכל גפ"מ נייח, לפי העניין, "מכל גפ"מ מיטלטל" כלי קיבול המיועד לאחסון גפ"מ ושאינו מיועד למילוי באתר ההתקנה, אשר חל עליו תקן 70, "מכל גפ"מ נייח" - כלי קיבול המיועד לאחסון גפ"מ ולמילוי באתר ההתקנה, אשר חל עליו תקן 158, "מכל מחנאות" כלי קיבול המיועד לאחסון גפ"מ בתכולה של עד 12 ליטרים, אשר חל עליו תקן 70 או תקן 844, "מכל שלא למילוי חוזר" כלי קיבול מיטלטל המיועד לאחסון גפ"מ, אשר חל עליו תקן 844, "מכלית גז" רכב המוביל גפ"מ, "מכשיר צורך גפ"מ" כל מכשיר או מכונה שבהם מתבצעת שריפה של גפ"מ או נעשה שימוש בגפ"מ בתהליך ייצור, "מפקח בטיחות" בעל רישיון של מתכנן גפ"מ בכיר או מתכנן גפ"מ, המשמש אחראי על הבטיחות אצל ספק הגז, או בעל רישיון כאמור שאחראי על הבטיחות

"מעבדה מאושרת" כמשמעותה בסעיף 12(א) לחוק התקנים, "מערכת גז

התשס"ו-2006; "תקן רשמי" - תקן שהוכרז עליו כעל תקן ישראלי רשמי, כתוקפו מזמן לזמן לפי חוק התקנים, ואשר עותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, "תקן 70" - התקן הרשמי ת"י 70 - "מכלים מיטלטלים למילוי חוזר לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ) , על חלקיו"; "תקן 158" - התקן הרשמי ת"י 158 - "מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים(גפ"מ)", על חלקיו, "תקן 844" - התקן הרשמי ת"י 844 - "מכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה (גפ"מ)". בהגדרה צורך גפ"מ, אנחנו מבקשים להוסיף בסייפה של ההגדרה עוד כמה מלים, בשביל להתאים את ההגדרה

למה לא עשיתם את זה לפני הדיון?

מכובדי, סיימנו את סעיף 1 שהוא סעיף ההגדרות. תסבירי לנו בכל זאת, את ההגדרות המשמעותיות לצורך הצו הזה. אז בסעיף ההגדרות, כמו שמקובל,

בסעיף הגדרות, מוצע להגדיר את המונחים שנעשה בהם שימוש בצו. אני

משהו ששייך לתיקונים שאנחנו מתקנים בצו, יש הגדרות, אז תגעי בהן. אנחנו רוצים לעשות ממש תיקוני נוסח.

אדוני, הערות שאנחנו העלינו, ואני אעיר אותן, תגידו מה עמדתכם לגבי אותן הערות. הערה ראשונה, לגבי הגדרת "מפקח בטיחות", אני חושב שיש כאן איזושהי טעות, אולי טעות הקלדה. המלים,"בעל רישיון של" בפתח ההגדרה מיותרות.

מתכנן גפ"מ בכיר, או מתכנן גפ"מ, מכיוון שמתכנני גפ"מ הם בעלי רישיונות.

נצטרך לעשות את התאמת הנוסח בשורה השנייה כתוב: "מתכנן בכיר גפ"מ בכיר, או מתכנן המשמש אחראי על הבטיחות של ספק הגז", כאן מגיעה תיבה "או בעל רישיון כאמור", גם כאן צריך יהיה להתאים כי כבר לא בעל רישיון כאמור, או "מי שאחראי על הבטיחות כאמור, הסמיכו באישור המנהל הכללי של ספק הגז". זו הערה אחת. הערה שנייה לגבי הגדרת תקן רשמי. התקנים הרשמיים מתפרסמים היום לעיון באתר אינטרנט של מכון התקנים. תיקון דומה בהגדרת תקן, נעשה גם בתקנות מקורות אנרגיה שנדונו בוועדה בחודש שעבר. אני מציע, שעותק, או התקן, אותו תקן רשמי, יהיה מצוי באתר אינטרנט של מכון התקנים. אין צורך לכתוב היום. היום כבר בחקיקה, פחות מקובל לכתוב שמפקידים עותק לעיון הציבור במשרדי המכון. אני מניח שגם בתקופת הקורונה זה פחות פרקטי. הערה שלישית, לגבי מה שציינת על הצורך בתיקון ההגדרה מכשיר צורך גפ"מ. האם אתם מבקשים להתאים את ההגדרה להגדרה שקיימת בדבר חקיקה אחר?

בתקנות רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ. תקנות הגז, בטיחות ורישוי, רישוי עוסקים בעבודות גפ"מ, יש הגדרה של המונח הזה. ברמה המהותית, מה לסעיף התיקון? בסייפה של המונח הזה, של ההגדרה יהיה כתוב: "ובלבד שהגפ"מ אינו משמש כחומר זינה בתהליך ייצור כימי", זה אומר שמכשירים שמשמשים לצורך ייצור של התעשייה הכימית, של תרסיסים, לא נכנסים להגדרה הזאת של - - - למה אני צריך את זה כאן? ככה, כל הכללים שאנחנו מחילים פה בצו, לא חלים בעצם במקום שבו יש תעשייה, במקום שבו יש מהנדסים של האתר עצמו, פשוט לא על זה מדובר. התייחסות לסעיף ההגדרות בלבד. הצו נפתח מתחת לכותרת: "בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הגז בטיחות ורישוי השתמ"ט-1989"

האלה, סעיף ההסמכה

המשמעות היא שכל העונשים או העבירות הנגזרות מהחוק הזה, עבירות פליליות, כסמך מפנה לחוק הגז בטיחות ורישוי, 25(ב) שנה מאסר, על כל אחד מהנושאים שנדבר עליהם.

עניינו, שהצו הזה קודם כל נדרש למשק כדי שיהיה מענה מידי ומהיר, וסביר. אני ביקשתי לצורך העונשין, הפלילי. העונשין הפלילי מגיע היום, זה החקיקה בישראל. יש לנו בקנה, קריאה ראשונה רק שבוע שעבר, חוק גז ראשי, שיאפשר לנו גמישות שהיום אין בחוק. ברגע שהוא יעבור,

האפשרויות שם, הם לחלק מההפרות פה, להפוך להפרות של עיצומים כספיים. בינתיים, כדי שגם העיצומים יהיו בכלל יכולים להינתן, צריך את הצו הזה שיחוקק, והחוק ההוא ישנה את כלל ההגדרה מלמעלה שיאפשר את הגמישות הזו. אנחנו במלים פשוטות נאמר את מה שהתחייבנו כאן, כאשר ישבנו בשולחן העגול. סיכמנו, שבעיצומים, נקרא לזה, הסעיף הפלילי, יתוקן בחוק, בחוק עצמו, חוק שהועבר כפי שאמרת בקריאה ראשונה. תנוח דעתכם שבשבוע הבא, הוא על שולחן הוועדה, ושם אנחנו נתייחס לזה. הפלילי מיצינו. איתי יסביר לך. החוק המסמיך זה החוק, זה לא בצו. שם אנחנו נתייחס לזה, לא עכשיו. תודה רבה.

להבנות עם חן והמשרד שאנחנו נרד מהמישור הפלילי למישור של עיצומים אחרים.

אני רוצה להוסיף עוד משפט, לגבי מה שאמרתם. בשבוע הבאה, כפי שהיושב-ראש ציין, תגיע לכאן הצעת חוק, הגז הפחממני המעובה, זה יהיה חוק המסגרת החדש, של כל תחום הגפ"מ, לרבות אמצעי אכיפה. להבנתי, לא סביר לעכב את כל החקיקה בנושא הגז עד אשר תושלם מלאכת חקיקת חוק הגפ"מ.

עכשיו דנים בצו שהוא מתוקף החוק כתוקפו היום, חוק הגז בטיחות ורישוי. חוק שאמור להחליף את החוק הקיים. הצו הזה כבר כודרר, וגולגל במגרש הזה בעבר שלא ביושר, ושלא בתום לב, אפילו הייתי אומר. ארבעה דיונים שגלגלו את זה באותם טיעונים וטענות. ברגע שאני מקבל התחייבות והבנות, אז צריך לתת קרדיט למשרד ולאשר את הצו, זה בטיחותי. צו בטיחותי צריך - - - אני סומך על חן, בגלל שאני גם מכיר אותו שנים ארוכות. אבל בסוף,

יכול לזכות בלוטו, ולעזוב את העבודה שלו. יבוא עו"ד אחר ולא התחשב. אומר לך פה ראש הוועדה, שהולך לדון בשבוע הבא בקריאה שנייה ושלישית בחוק, הרי אני ביקשתי את ההורדה, יכולתי להתעקש לסמוך ולהסכים אתו ולהשאיר, הרי בפיקוח נפש עסקינן. אבל צריך גם לשים את האיזונים. הגענו להבנות - זה כוחו של שולחן עגול, שאתה נותן מלה מול מלה, ונאמר לפרוטוקול, זה מביך אותי, מביך אותו.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר לך, שיש לי תחושה שאנחנו הולכים פשוט לכתוב את התורה מחדש. רגע, סעיף ההגדרות. סעיף ההגדרות, כל הסעיף, וכל הצעת הצו הזו היא מיותרת. אני מתייחס לסעיף הזה,

ביקשת שאני אתייחס לסעיף הזה, אז אני מתייחס לסעיף הזה. סעיף מיותר, הכול כתוב. עוד פעם זה חוזר על עצמו. איפה זה כתוב? זה כתוב בחוק הגז בטיחות ורישוי. אדוני, אתה רוצה ללמד את הכנסת איך עובדים ואיך עושים חקיקה? גם אם זה כתוב, זה יחזור עוד פעם, וכל פעם שנתקן, נשים את סעיף ההגדרות. ואם צריך לתקן, נתקן שוב. אדוני, בחקיקה אנחנו נדיבים. עכשיו השאלה אם יש לך איתי ויכוח מהותי על סעיף ההגדרות. סעיף ההגדרות מיותר. תודה. שני דברים לגבי סעיף ההגדרות. 1. בפיסקה הראשונה של אירוע גז, הסייפה שלה, "התמוטטות של מבנה על המתקן", זה משהו שנולד אכן לא כל כך מזמן. לא ברורה הסיבה, לא ברור הקשר. אני הייתי מבקש למחוק אותו גם מפה וגם מהגדרות אחרות.

מה מפריע לך?

זה משהו שלא קשור לאירוע גז. אין בו דליפה. לא ראית מה קרה בלבנון? מהאדים, מה זה התמוטטות, הירושימה. בוא. אותי לימדו מאז שהייתי ילד קטן, כשיש דליפת גז במקום סגור, יש ניצוץ ו- - - זה לא מה שכתוב כאן. כאן כתוב: "אירוע גז כהגדרתו שריפה פיצוץ, דליפה וכו', או התמוטטות של מבנה על המתקן",

עומדים בלוני גז באיזשהו מקום, ואיזשהו בלוק נופל עליהם מלמעלה. אני צריך לוודא שאתה התקנת את מיתקן הגז במקום בטיחותי, לא כזה ארעי שעומד על קרעי תרנגולת, כי זו סכנה בטיחות למיכל גז. זה ברור. זה כתוב במקומות אחרים איפה להתקין את המיכלים. אם יש לנו אירוע, לא בלוק שנפל, התמוטטות של מבנה המתקן, זה אירוע שבו למעשה יש לנו גז כלוא, שהוא לא לגמרי ברור לנו, אולי גם לא לכבאות אש והצלה, איפה נמצא הברז שיכול למנוע מהגז הזה להשתחרר שם. מדובר בהתמוטטות של מבנה. כנראה לא אחד הדברים הנפוצים לא בספר, ולא בחיים של כולנו. האם במצב כזה חברת הגז צריכה להגיד, אולי אני אבוא לפה עוד יומיים, תתקשר אליי, אני אחשוב על זה. או שצריך להגיד,

התמוטט פה מבנה, יש פה גז מלמטה, תגיע לפה כמה שיותר מהר. שכנעת אותי.

הערה נוספת לסעיף ההגדרות. גם הפיסקה של מכלית גז רכב המוביל גפ"מ, היא הגדרה שהיא מאוד לא ברורה. רכב שמוביל גפ"מ, יש הרבה מאוד סוגים. מכלית גז, זה סוג אחד מאוד מוגדר, צריך לתקן את ההגדרה הזאת. איך אתה מציע לתקן את ההגדרה? מיכל גז שיושב על גבי מרכב אחוד או נגרר. בהגדרה שנראה פה, גם משאית חלוקת בלונים שמיכלים עומדים מאחורה נכנסים לתוך ההגדרה. אז פה צריך לתקן את ההגדרה. הערה נכונה. רכב שמוביל מכלים מטלטלים, יכול להיות שאחד מהם נפל, נשבר לו ראש או דבר אחר קרה לו. גם הוא הופך להיות אירוע של דליפת גז - - - מאותה קטגוריה של מכלית גז? לא בקטגוריה, הוא צריך אליו ו- - - באותה קטגוריה הגדרה נפרדת? כי איך אומרים, הלשון השגורה בפינו, כשאנחנו מדברים מכלית גז, כמו שהוא אמר מרכב, ועליו יש מכלית. אני לרגע מפנה את תשומת ליבכם משרד האנרגיה, יש בתקנות הגז, לעניין רישוי ספקי גפ"מ, יש הגדרה למכלית, השאלה אם ההגדרה הזאת רלבנטית גם כאן? "מכלית זה רכב מסחרי הראשי לפי רישיונו להוביל גפ"מ, למעט רכב המשמש להובלת מכלים שלא למילוי חוזר".

אנחנו רוצים לכלול בהגדרה הזו, גם כלי רכב שמוביל מכלים מטלטלים ולא רק רכב - - - כל רכב מוביל גפ"מ. זה מה שכתוב בעצם. לא, כתוב רכב מוביל. אנחנו יודעים שמכלית גז היום, תשאל כל אדם יגיד לך זה הצובר הגדול על מרכב. אם אני מבין נכון, ההסכמה פה היא לזה שזה גם מכלית. אני אומר מה ביקשנו. אנחנו ביקשנו גם מיכלית צובר, וגם משאית שיש עליה 20,

5 בלונים. סביר. אני מציע על סעיף 1, סעיף ההגדרות, עם תיקוני נוסח. מי בעד?

סעיף 1, אושר. בהמשך לדברים שנאמרו קודם על ידי חן וגל, שתי שאלות הבהרה שמתקשרות לפתיחה, לרישא של הצו. בהנחה שחוק הגז לא יעבור.

כי הנבואה ניתנה לשוטים, ואלוקים גדול, ולך תדע איך התגלגל דבר החקיקה הזה של חוק הגפ"מ, מה הולכת להיות גישתם. שנית, בהמשך לאותו נושא, אני מבין מהם שמבחינתם כל ההפרות של הוראות הצו, כאשר חוק הגפ"מ החדש יעבור והצטרף לדברי החקיקה של מדינת ישראל, יהיו תחת עיצומים כספיים בצו. רגע, אל תכניס את המלה "כל". יש עבירות שגם אתה תרצה שהן יהיו פליליות. בוא, העיצומים שקשורים לצו הזה, מה שאנחנו מבקשים לשנות בהם - מהמישור הפלילי עברו למישורים אחרים, אכיפה מינהלית שיוחלט עליה בדיון. אתה רוצה להקדים את המאוחר, אני מבין. זה לא נושא הדיון כרגע.

בבקשה, נעבור לסעיף 2 בלבד. מוקד חירום ספק גז יפעיל, בעצמו או באמצעות אחר, מוקד חירום טלפוני, במשך 24 שעות ביממה, כל ימות השנה, שייתן בתוך דקה מענה אנושי לקריאה הנוגעת לאירוע גז או חשש לאירוע כאמור (להלן-קריאה). ספק גז יפרסם את פרטי מוקד החירום בחשבון הגז וכן במקום בולט על מכל הגז או בסמוך לו, למעט מכל מחנאות, ובמערכת גז מרכזית- גם בסמוך לברז ראשי קומתי, נוסף על כך, ספק גז שיש לו אתר אינטרנט, יפרסם את פרטי מוקד החירום במקום בולט בעמוד הראשי של האתר שלו. אנחנו סיכמנו בשיחות המוקדמות בינינו, שזה יהפוך להיות שתי דקות. אנחנו נדע להתמודד עם זה. בין דקה לשתיים, זה בסדר, שתי דקות. בבקשה, לסעיף 2 בלבד. רק לסעיף 2, אני רוצה להגיד כזה דבר, אדוני. הסעיף הזה, וגם סעיף אחריו, זה סעיף שאין לו תקדים בעולם. זה לא אני כתבתי, זה משרד התשתיות בנייר שלו כתב, אני יכול להפנות אותך לשורה ולפסקה. אין תקדים בעולם שמחייב, שקובע מה הסטנדרט של ספק גז לענות, ואם לא, הוא עומד בעיצום כזה או אחר פלילי או לא פלילי,

לא אני כתבתי את זה אדוני. אני מפנה למסמך של משרד התשתיות, עמ' 5, שורה ראשונה, יקרא אדוני, ויראה את זה מה שכתוב שם. אני מתכבד לקרוא. השוואות בינלאומיות. 1. "בבדיקה מהירה אותה ערכנו, לא נמצאה לעת הזאת הוראה מקבילה בחוקים אחרים". זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה בחוק תקדימי מבחינה עולמית,

אתה מבקש כל סעיף 2 להוריד.

ההצעה שלי, אני אומר, אין בעיה, אפשר לטפל בזה. ברור שאי אפשר לעמוד על כל מאה אחוז בשתי דקות. קשה מאוד לעמוד.

אנחנו עשינו טסט, תוך כדי הדיון הקודם, הצוות שלי ישבו פה בצד, עשו טסטים לכמה מוקדים, זה נע בין דקה שש עשרה, לדקה שלושים ושש, הכי מאוחר היה דקה וחצי. אחת מהסיבות שחרבה ירושלים, שהעמידו דבריהם על מידת הדין. לכן לא עמדתי על דקה וחצי, ביקשתי שתי דקות. מאה אחוז. אדוני, אבל אני רוצה להסביר כזה דבר. הנושא של לעמוד מאה אחוז במצב כזה, לא בכדי אין תקדים עולמי לתביעה כזו. לכן, מה שמקובל בעולם, אומרים, אתה תוכיח שהסטנדרט שלך הוא 90% מהשיחות, ככה עושים. 90% מהשיחות שלך, אתה עומד בסטנדרט כזה. אגיד לך למה אני חי עם זה. אתה יודע מה, למרות שאנחנו מדינה מובילה בתחום. אין תקדים כזה. כל סוגיית הגז אצלנו במדינה, גם בתודעה, גם בהתנהלות הייתה חסרה. אני זוכר, שהשר, פואד,

התחיל עם הרפורמות, כולם זוכרים איפה היו חברות הגז, בחצרות הבתים וכל הצורות - אנחנו מתקדמים. יש מדינות שהגז אצלן זה בדיוק כמו תשתית המים והחשמל - המודעות היא גבוהה.

אנחנו עדיין נתקלים באחד שחופר וצץ לו איזה צינור כתום או צינור צהוב, תלוי כמה הוותק שלו. אתה יודע מה, אם זו גזירה שאנחנו יכולים לחיות, אני גאה להיות המוביל. אני לא אומר לא, אדוני, אני אומר כן.

הסבירות צריכה להיות, שבאים ודורשים ממישהו תעמוד במאה אחוז - - - לעניין היכולת, באמת, כמו שהזכיר היושב-ראש,

לפחות ברובן, עומדות בזמנים של דקה וחצי, עד שתי דקות, וזה עוד לפני שחוקק הצו. כמובן, שיש שעות יותר קשות שבהן הן פחות עומדות. אבל אני שואל רגע על המתקשר. הוא לא אשם שהוא נפל ב-10%, אבל האירוע פוקד עכשיו אותו. היו פה גם ועדות קודמות ודיונים קודמים,

הם לא לגמרי יודעים מה לעשות. ועכשיו, כשאפשר להנחות את כל האנשים מה אפשר לעשות מראש ושהם יזכרו את זה בזמן שהם בלחץ עם ילדים, בלי ילדים בתוך הבית, זה אירוע שהוא לא סביר להגיד,

ובדיוק אתה נפלת ב-10% האלה.

תמצאו לכם פתרונות טכניים במוקד, שיהיה אפשרות, אם זה אירוע גז, או דליפה, עוקף כל התור. אני לא ראיתי אדוני, גם בנייר שחן כתב, וגם במסמכים שהגיעו, לא ראיתי אירועים שקרו, קרו אירועי גז, אדוני, יש בעיות בטיחות בשוק. לא אירועים שהתקשרו ולא הגיעו. אין. אם אין, אז למה אתה מלין?

לא פוחד. אני פוחד שימצאו אותי על ה-5% - - - אני מודה לך על השאלה. תביעות ייצוגיות, אדוני. אני, בדיון המקדים שאלתי, מה הגישה של המשרד? שמעתי דברים ברורים תאמר אותם. אתה קם בבוקר ומחפש איזה טכנאי גז או חברה? אז בוא, תספר. אני חושב שכל החברות שיושבות פה סביב החדר, שיודעות שנבדקו להן בשנה וחצי האחרונות 60 אלף צוברים, ומתוכם 40 אלף צוברים לא עמדו בתקן, אני לא ראה שאת כולן הכנסנו לא לדין פלילי,

לא לדין פלילי, הן כולן בתהליך של תיקון המעוות, בתהליך ארוך שהמשרד מאוד סבלני כלפיו.

זה לא קשור אם חן יושב בתפקיד, או מישהו אחר יושב בתפקיד. אם יש עיוות שאפשר לתקן אותו בלי פלילים, הוא יתוקן בלי פלילים. ואם יש עיוות שהוא ברמת או הרשלנות או הפשע, אז כנראה שככה התייחסו אליו, וככה גם בתי-המשפט מתנהגים.

לעשות בדיקה אקראית, ולהגיד, אתם עומדים בדקה,

עושים את המקסימום. אבל זה לא לוקח בחשבון נתבי שיחות של בזק, תקלות תקשורת אזוריות, כל מיני בעיות, אפילו של כוח אדם, סגר כזה או אחר. נראה לך שהמשרד לא יודע ולא התחשב.

אני לא יודע להגיד לך עד כמה המשרד התחשב. כשיש חוק, אז אנחנו צריכים לעמוד בחוק. מצד שני, אנחנו גם לא רוצים לעמוד במצב שבו כל אזרח מפעיל את מכשיר ההקלטה בטלפון הסלולרי שלו, ומיד למחרת, מקבלים תביעה, כי חיכיתי 2.5 דקות עד שענו לי. וההסברים שלנו אחר כך, שבאותה נקודת זמן היה איזה משהו קשור בכלל לבזק, ולא קשור אלינו,

לא יעניין.

אני חושב שפה באמת צריכים איזושהי גישה קצת יותר סובלנית. כלומר, שתי דקות, אנחנו עומדים גם בפחות.

כמה היו תביעות בבית-משפט כאלה שהאזרח שלח לבית משפט עם ההקלטה - - - למה להגיע לבתי-משפט? כמה היו תביעות כאלה בבית-משפט? אם היינו מנהלים כרגע משא-ומתן על הזמן של מוקד 100 או 101, היינו גם - - - באותה רמת חירום. ראשית, הוא היה מוכן לקבל את זה שמשטרה לא יודעת בשלוש דקות? שלוש דקות זה המון. תבינו. אל"ף, תודעת שירות, בלי שום קשר, חירום, לא חירום, כל שכן שזה חירום, דליפת גז זה חירום. גם אם זה נגמר מריח - זה חירום.

אני מעדיף שיקפיצו אותך מאה פעם לשווא, ולא פעם אחת שתצטרך לתת הסברים למשפחות. אז תודה, מיצינו את זה. אורחים בזום שרוצים להתייחס לסעיף 2. אני ממרכז הגז. גם הסעיף הזה מיותר?

אני רוצה פשוט לחדד אותו, לא שהוא מיותר, אלא פשוט למחוק את המלה, "ספק גז". אלא מי שצריך לפעול למוקד חירום זה רשות כב"ה, ומצדי גם המשטרה, ולא חברת הגז. מי שמטפל באירוע,

ופה אנחנו מדברים על אירוע, זה צריך להיות אך ורק כב"ה. זה בתפקידה, זה ביכולתה גם לענות בזמן וגם להגיע בזמן. לא אנו ספקי הגז שיכולים לענות, ואחרי שנענה,

כמו שכבודו הציע, את השתי דקות המיוחלות,

ואנחנו אחר-כך נצטרך אנחנו להפעיל כב"ה אם צריך להפעיל מישהו אחר. אדוני, 99% מהקריאות, הן קריאות שווא. בן-אדם שהריח איזושהי דליפה, או איזשהו משהו, אני מכבד את ההיענות המהירה הזו, וזה נכון. מי שצריך לענות על זה, כב"ה. הוויכוח הזה הוכרע. איך הוכרע? בדיון הקודם הכרענו. כב"ה האזרח יחליט שזה אירוע שהוא צריך להזמין את כב"ה, ועל כל המשתמע מכך. אבל אם אני רוצה, ויש לי דליפת גז, ואני קצת יותר מפוקח ולא היסטרי, ואני יודע מי ספק הגז שלי, ואני אתקשר לספק הגז שלי, הוא יעבור לדום, הוא יספק לי את המענה. קודם כל, זה אתה צודק. תודה, אז אין בינינו ויכוח בכלל. אנחנו עומדים דום. אבל מה שאנחנו רוצים, למנוע ממצב שיגידו שתי דקות, או דקה, שזה לא משהו, אנחנו רוצים לפתור את הבעיה שהצרכן יקבל שירות. ומי שצריך לתת לו את השירות זה כב"ה. אני לא מבין, למה אתה נדיב על חשבון אחרים? אדוני, הבנתי אותך. אתה נושא באחריות אותו דבר. כב"ה הוא שירות חירום שעומדת הזכות לכל אזרח להזמין אותו במקרה חירום. אתה ספק הגז,

לא נתתי את הזיכיון שלך - המשרד לא נתן את הזיכיון לכב"ה, נתן לך. הוא מבקש ממך את השירות ההולם והמתאים לכך.

הכרענו כבר בדיון הקודם. תודה.

אני לפני שש וחצי שנים, הייתה לי דליפת גז בדירה. במשך תשע וחצי שעות, אני שכבתי בתוך דליפה של גז כשכל הבלון דלף. לא היה מוקד בחברת "פזגז", לא הגיע אף אחד. גם מכבי האש שקיבלו את הקריאה,

וכנראה לא הביאו את המכשירים. ברגע שאתם לא מחליטים מי אחראי לקבל את הקריאות במוקד, זה מה שקורה. אחרי תשע וחצי שעות, גם הזמן שלי נגמר. אני התפוצצתי ועברתי שלוש וחצי שנים של שיקום. 17 ניתוחים, קריסת ריאות. הייתי צריכה ללכת עם חליפות לחץ במשך שתיים וחצי מכף רגל ועד ראש. אני עברתי ייסורי גיהינום. ואני המקרה היוצא דופן של מישהו ששורד פיצוץ כזה. כשגז מתלקח, זה לא שריפה, זה פיצוץ שעולה בחיי אדם. ואם תסתכלו טוב בגוגל, תראו שכל חודש, יש לנו פיצוץ כזה. חברת "פזגז", שאומרת שאנחנו צריכים לתת מענה -99% - לא. אתם צריכים לתת מענה במאה אחוז, 24 שעות, ואתם צריכים לתת את המענה, לא מישהו מטעמכם. גם כב"ה צריכים לתת את המענה הזה. לא ייתכן שאנחנו מדברים על זה כאילו לפני חודש חברת "פזגז", לא הודתה שגם אחרי שקיבלה שתי קריאות, היא לא עשתה כלום, ולא שלחה אף אחד להוציא אותי משם. היא הודתה בעבירה.

עד היום אף אחד לא פיצה אותי, ולא עזר לי להשתקם. העובדה שהחוק הזה פרוץ, הופך את הדם שלנו למותר. זה צריך להיות כדין וכחוק. לא יכול להיות שהמוקד הזה יופעל על-ידי מישהו מטעם חברת הגז. זה צריך להיות מטעם חברת הגז, ובתיאום עם מכבי האש. מרבית מהפניות מגיעות גם לשם. במקרה שלי, שלא היה מוקד ולא ענו כל הלילה. זה המשמעות שאין מחוק כזה. אני מודה לך שהצטרפת לדיון. אני קורא לך להצטרף לדיון כשנחוקק את החוק. הדברים שלך חשובים ומשמעותיים. הם רלבנטיים במיוחד לסעיף הזה. תיקון חוק הגפ"מ, הדברים שלך יהיו דברים שיגעו ממש לסיטואציה שהיית בה. אני מזמין אותך להצטרף לדיון בשבוע הבא. אנחנו משוכנעים בדברים שלך. ענית לדובר הקודם ושקדמו לו.

שלחנו מכתב מטעם המכון הישראלי לאנרגיה, חברי הוועדה, שבא ומדבר על כמות הקריאות שנכנסות למוקד החירום הייעודי, לספקי הגז, לחברות הגדולות, כמה מהן מסתבר אנשים שבאמת התקשו לדווח על אירוע גז, או חשש לאירוע גז. כמה בפועל, זה בסופו של דבר אירוע גז.

המספרים זה בערך ששני שליש מתקשרים, לא נעים להגיד, על דברים שהם לא אירועי גז, על חשבונית, וכל מיני דברים כאלה. מעניין אותי לשמוע, האם מינהל הגז בוועדה, לקחה את הנתונים האלה בחשבון כשהיא באה וקובעת כסטנדרט קשיח שתי דקות? האם נבדק על-ידי מישהו מטעם הוועדה, מטעם הגז, או כל גורם ממשלתי אחר,

ומה היכולת באמת לענות למאה אחוז מהשיחות בשתי דקות. עו"ד אדמי, היית בדיון הקודם? בוודאי. למה לא דיברת על זה? דיברנו ככל שנתנו לנו. באותו דיון התייחסתי, ואמרתי שהצו הזה - - - בלי שום בדיקה.

עכשיו אנחנו בסעיף 2. אני מבקש להבין אותי, כשאני אומר התייחסות לסעיף 2. מה שאנחנו מבקשים, אדוני היושב-ראש, אנחנו מבינים שהסטנדרט צריך להיות שתי דקות, מקבלים, ולפי זה כמובן, חברות הגז התיישרו. זה בסדר, זה מקובל. גם צודקת הגברת דובקין שמעירה על הדברים האלה. אבל כמו שנאמר, אין יכולת, אני לא חושב שיש מוקד בעולם שיכול להתחייב לעמוד במאה אחוז בשתי דקות. שאלת שאלה, בוא נחדד אותה. בפרקטיקה יש מוקד. הכול עובד, עד שבא יעקב מרגי,

זו חברה שלי, טאק, הנה, תיעוד - 2.5 דקות ומה? בפרקטיקה איך זה הולך לעבוד? בפרקטיקה. קודם כל, החברה שאותה מייצג עו"ד יותם אדמי,

1. נכון שבשלוחה 7, אתה גם יכול להגיע למוקד חירום. אז כשיש לך מספר 1 שדרכו אמורים להתקשר גם על החשבוניות,

גם על מתי אתם מגיעים לספק לי את הגז, אז יכול להיות שאנשים טועים,

יש לו פניות שלא מתאימות. בחברת "אמישרגאז", לעומת זאת, עד שעות הצהריים, או עד שעות אחרי הצהריים, אתה בכלל אמור להתקשר לסוכנות גז המקומית שלך, רק בערב אתה אמור להתקשר למוקד חירום. אחר-כך באים ומלינים על זה שיש ערבוב בין הפניות של אנשים למוקד החירום, ובהם יש פניות החשבוניות. אז עם כל הכבוד, אם מישהו היה שם רק מוקד חירום, שם את השילוט כמו שצריך רק על מוקד החירום, אני מניח שכמות האזנות הכפולות או הטעות של האנשים, או אפילו מיתון של האנשים,

אתה מנסה שש פעמים, אז אתה עובר במקום ל-1-7, אתה עושה ל-1-6.

אבל אם זה היה במספר אחר לגמרי, כנראה שהכמות הזאת הייתה פוחתת. האם לא יכול לקרות למישהו מקרה שבו במקום שתיים, שתיים וחצי דקות,

אבל פה זה כבר נושא של שיקול דעת. אם זה הפיל בניין בגילה, אז יכול להיות שלא נתייחס כל כך בקלות. אם זה אירוע שבסוף או לא קרה כלום, או זה היה באמת אירוע שבדקנו לפני, בדקנו אחרי, והוא אכן מוכיח שכל התיעודים מראים שהוא עומד בדקה ה-26, וחד-פעמי היה לו אירוע כזה, וזה לא השפיע על חיי אדם - - - פתרונות טכנולוגיים במוקדי החירום, ובמענה הקולי.

אני רוצה להסב את תשומת ליבם של חברי הכנסת לשתי נקודות בנוסח. הנקודה הראשונה, בסעיף 2א נכתב: "ספק גז יפעיל בעצמו באמצעות אחר". בעיניי, שאלת האחריות למוקד הזה היא קצת עמומה. כי ספק הגז,

אמור לנהל את המוקד, הוא יכול להפעיל את המוקד באמצעות אחר, אבל האחריות היא של ספק הגז. זו נקודה אחת. הנקודה השנייה לעניין פרסום ואתר האינטרנט.

אבל רק סתם בשביל להבין את מה שאתה שואל. כשאתה כותב: "ספק הגז יפעיל", בלי להיות עו"ד, המשמעות, הוא יפעיל בעצמו באמצעות הגז, אבל הוא יפעיל, האחריות היא עליו, ככה הייתי לומד בגמרא. יכול להיות שבמשפט זה לא ככה. זאת שאלה. בסעיף קטן (ב) "ספק גז שיש לו אתר אינטרנט, יפרסם את סרטי מוקד החירום באתר האינטרנט שלו. אני שואל האם יש ספקים שאין להם אתרי אינטרנט היום בשנת 2020? שאלה שנייה - האם לא נכון, שבמקרה כזה, בכל מקרה, כל מספרי החירום, כל מספרי הטלפון של מוקדי החירום של כל החברות יהיו זמינים באתר משרד האנרגיה? שתי שאלות לדיון להכרעת חברי הוועדה. לגבי אתר אינטרנט של כל חברת גז, יש 35 חברות גז, אני לא בטוח שלכולן יש אתר אינטרנט. אני מזכיר, זו רק אופציה נוספת. אם יש לך אתר, אתה מחויב. לא ביקשתי מאף אחד לבנות אתר אם אין לו. מה שכן, על גבי המרכזייה, סמוך למכלי הגז, ברור ששם זה חייב להיות. והברז הקומתי, זו בדיוק הנקודה שבה הגז נכנס אליך לדירה. לגבי הפרסום האחוד באתר האינטרנט של המשרד. יש פה שני דברים. 1. הסיכוי שמישהו תוך כדי אירוע גז יגיע לאתר אינטרנט של משרד האנרגיה, בתוך הרשימה, יידע בעצם מי ספק הגז שלו, ומתוך זה יוציא את המספר, לא משהו, כנראה שלא יהיו המון כניסות לדף הזה. 2. הסוגיה היא של העדכון והאחריות,

הופך את קליטת האנרגיה לאחראי לוודא - - - כמה ספקי גז יש במדינה? 35 ספקי, חלקם עוסקים רק בהובלה. חלקם כמו קצ"א הם רק מאחסני גז גדולים,

סדר גודל של 25 חברות מספקות גז רציף. מה הבעיה שזה יהיה גם באתר של המשרד? על אחד לאלף. אחד זה לא מועיל. שתיים, הבעיה היא העדכון. הוא משנה את המספר שלו. זה למראית עין. כשאתה מבקש מאחרים - - - לא אני. תועלת ציבורית מהעניין הזה אני לא עושה פה.

אני, אין לי בעיה להיות נדיב.

מה ההתייחסות מההערה הראשונה?

להבנתנו, זה שהוא בחר לעשות שימוש במיקור חוץ, לא מסירה לחלוטין. דרך אגב, הם עושים את זה היום - - - מיצינו. אבל אני דיברתי על 2(א), לא

אדוני. יש פה את הנושא, שבהמשך למה שדובר פה, פרסום ומספר חירום. פה כתוב שצריך לכתוב את מספר הפרסום על כל מיכל

יש מיליוני מכלים במדינה, אדוני. הם נמצאים בחוץ. כשיראו מיכל שאין עליו מספר,

אחד לא יידע להגיד אם זה - - - תקשיב, אנחנו בוועדה הזאת, ובוועדות אחרות של הכנסת החליטו אתה מכיר את זה שאתה קונה היום, רואה את העיגול האדום נכנס לחרדה, שומן רווי, עתיר סוכר? זה גם מיליוני ומאות מיליוני פריטים, ואתה יודע מה, הילכו עלינו אימים לשכות המסחר, היצרים. בקריירה שלי, גם עשינו התוויות רפואיות על תרופות, ואמרנו עוד שפה להכניס, גם ואמרו לנו אוי וויי, וזה עובד, אז תתחילו תהליך. עובד מצוין. יפה.

אז השאלה פה, לגבי מכלים שיושבים בחוץ, זה לא בסופר, זה לא מוטבע. מישהו הוריד את זה, גירד את זה. כמה פקחים יש לך לעניין הגז? 18 בכל הארץ.

אני אעשה לך סטטיסטיקות? אני איש של מספרים. אל תעצבן אותי. תתווכחו אתי, תריבו אתי על דברים מהותיים כבדים. אל תתיש אותי בשטויות. לסעיף 2 מי בעד?

עם התיקון במקום דקה, יבוא שתי דקות. הצבעה מאושר.

אפשר להוסיף עוד משהו כבודו, בנושא הזה. כל הנושא והעניין של לתת להם את הכלים כדי שיוכלו לתת את המענה. בעוד שבוע, כל חוק הגפ"מ מגיע לוועדה, פה זה רק צו. שם אנחנו נשב. גם לעידן, יהיה לי הרבה סבלנות. שם באמת יהיה לו בשר. פה הוא בא, הוא צריך להצדיק את זה שהוא הגיע לוועדה. בדיון הבא אתה תיהנה. אנחנו נשב על החוק. תאמין לי, שגם בדיעבד, אם נראה שהחוק נותן מענים, נתייחס גם לזה. ואם אני רואה שפתאום הטענות שלך הן מוצדקות, זה יכול לקרות. עד היום זה לא קרה, אני תולה תקווה גדולה. בבקשה, סעיף 3. טיפול ראשוני באירוע גז ספק גז יעסיק בעלי רישיונות לעיסוק בעבודות גפ"מ אשר יהיו ערוכים להגיע ללא דיחוי לכל מכלית גז שבשימוש ספק הגז או למיתקן גז שספק הגז מספק לו גז, שהתקבלה לגביהם קריאה, בין שהוא מספק לו גז בעצמו ובין באמצעות מורשה מטעמו,

נוסף על כך, ספק גז רשאי להכשיר אנשים שאינם בעלי רישיונות לעיסוק בעבודות גפ"מ אשר יהיו ערוכים להגיע ללא דיחוי למיתקן גז שספק הגז מספק לו גז כאמור ולהפסיק את הספקת הגז למיתקן, הכשרה כאמור בסעיף קטן זה תיעשה על פי תכנית של ספק הגז, שיאשר המנהל. התקבלה קריאה כאמור בסעיף 2, מקבל הקריאה יעבירה ללא דיחוי לבעל רישיון לעיסוק בעבודת גפ"מ, ואם אין בעל רישיון היכול להגיע ללא דיחוי למקום שהתקבלה לגביו קריאה - לבעל הכשרה כאמור בסעיף קטן (א); מי שקיבל את הקריאה יאשר כי קיבל אותה וכי יפעל כאמור בסעיף קטן (ג). בעל רישיון לעיסוק בעבודת גפ"מ, או בעל הכשרה כאמור בסעיף קטן (א), יגיע ללא דיחוי למקום שנתקבלה לגביו קריאה, יפסיק את דליפת הגז ממכלית הגז או את הספקת הגז הראשית למיתקן הגז שהתקבלה לגביו קריאה, לפי העניין, ולאחר מכן יודיע על האירוע למפקח הבטיחות, בעל רישיון לעיסוק בעבודת גפ"מ או בעל הכשרה כאמור שהגיע למקום שנתקבלה לגביו קריאה, יפסיק את הספקת הגז למיתקן הגז כאמור בסעיף קטן זה גם אם התברר לו כי ספק הגז שאצלו נתקבלה הקריאה אינו מספק גז למיתקן, ויודיע על האירוע ללא דיחוי למוקד החירום של ספק הגז שמיתקן הגז מסומן בסימונו. על אף האמור בסעיף קטן (ג), בעל רישיון לעיסוק בעבודת גפ"מ פטור מהפסקת הספקת הגז למיתקן לפי סעיף קטן (ג), אם התברר לו כי התקיים אחד מאלה: לא מדובר באירוע גז, מדובר באירוע שבו דלף גפ"מ ממכל גפ"מ מיטלטל או מאבזר המחובר למכל כאמור, ובלבד שהפסיק את הספקת הגז מהמכל, מדובר באירוע שבו דלף גפ"מ מחלק של מיתקן הגז, ובלבד שהפסיק את הספקת הגז לאותו חלק של מיתקן הגז. בעל רישיון לעיסוק בעבודת גפ"מ שלא הפסיק את הספקת הגז בשל נסיבות כאמור בסעיף קטן (ד) יתעד בכתב את הנסיבות מיד בתום הטיפול הראשוני באירוע. באירוע גז שיש בו נפגעים או נזק לרכוש, לא יערוך אדם שינוי במקום האירוע, לא ייטול דבר ממקום האירוע ולא ינקוט בכל פעולה, פרט להפסקת הספקת הגז למיתקן הגז ופרט לפעולה הנדרשת לשם שמירה על שלום הציבור, כל פעולה שנעשית במקום האירוע בידי ספק הגז או אדם מטעמו, תתועד בכתב בידי מבצעה מיד בתום הטיפול הראשוני באירוע. נכח במקום אירוע גז גורם מטעם גוף הצלה, משטרת ישראל או משרד האנרגיה, לא תינקט כל פעולה שהיא מבלי שתואמה עם גורם כאמור. סעיף זה לא יחול על ספק גז העוסק בשיווק מכלים שלא למילוי חוזר בלבד. מבקשים הסבר. בעיקרון, אנחנו רוצים שלספק גז תהיה את היכולת קודם כל לתת מענה. צריך להחזיק אנשים מקצועיים, זה מופיע גם ברישיונות שלהם. האנשים האלה צריכים לדעת, שהם גם צריכים להיות יכולים להגיע לאירוע,

לדעת מקצועית מה צריך לעשות, איפה נמצאים הברזים. איפה נמצאים הברזים הקומתיים, ואיך עוצרים אירוע כזה, כדי שלא ימשיך להתגלגל.

זה הוזכר כאן במכתב של חברות הגז.

לפעמים צריך לסגור את הגז, גם אחרי שהפיצוץ כבר קרה, או השריפה, כי לפעמים הגז ממשיך לזרום, והוא יכול לסכן עוד חדר או אירוע אחר.

מועד ההגעה שלהם כמה שיותר מהר, אין שאלה שהוא - - - ההגעה ללא דיחוי - דיברנו על זה פעם שעברה. חברות הגז, למרות הקושי, צריכים לעזוב כמה שיותר מהר הכול, ולגשת, לתת מענה לאירוע הזה. עכשיו, פה יש דליפה. במקומות אחרים יש לקוח לא מרוצה. לא תחייב אותו לנסוע בימין. לא בימין. לא אור אדום, ולא כל דבר אחר. אבל כן נהיגה סבירה מכוונת מטרה על פי החוק. ואם יש לו רק טכנאי אחרון, אחד, אחרון ביקום, והוא היה באמצע התקנה, שיפסיק את העבודה, יילך לאירוע הגז. אנחנו חרדים. עכשיו, הוא צריך להגיע, ולבצע כמובן את הפעולות הנדרשות לצורך סגירת הגז.

שהוזכר פה לא מעט, כנראה שריחות חתולים מתים, זו אחת התופעות הנפוצות בישראל. כנ"ל גם במקרה שבו זוהם מקור הדליפה, ואפשר להפסיק את האספקה לא לכל המתקן. יש מתקנים שמחוברים לשישה בניינים. אתה יודע לזהות שהדליפה היא מקצות הצינור של קומה מסוימת,

תסגור את מה שנכון לכן, צריך פה את המקצוענות. הוא צריך לתעד את זה. הוא צריך לדווח את זה. אירוע שיש בו נפגעים, ההחזרה היא כבר לא טריוויאלית. אם יש נפגעים, או נזק לרכוש, למעשה, מערכת הגז נפגעה. מהרגע שמערכת הגז נפגעה היום, כשמקימים מערכת גז, אז צריך מעבדה מאושרת בשביל לאשר אותה. הנושא הנוסף, ובעצם, חקירת אירוע הגז, להבין איפה היה הכשל. לא נשכח, בחלק מהמקרים, הכשל הוא בהתקנה ראשונית. חלק מהמקרים הכשל הוא בזה שהמערכת לא נבדקה כמו שצריך על-ידי הספק. חלק מהמקרים זה גם תקלות שעשה הצרכן, לצערנו. ולכן, אנחנו צריכים שהזירה לא תופר בלשון המשטרתית. ולכן, לספק הגז, למעט הפסקה מתועדת של סגירת הברז, הוא הפסקת האספקה לאתר, אסור לגעת, אסור להתעסק. מאוד חשוב

לטשטש ראיות.

ההתייחסות כמו שאמרתי קודם, לגבי ללא דיחוי. ללא דיחוי, אמרנו. הבהרתי לא תלכו עלינו אימים, לא עקיפות מימין. לא בשולי הדרך. לא ברמזור אדום, ואם יש לו רחפנים, לא לבקש ממנו לבוא עם רחפן. אני רוצה להזכיר לכם את ההחלטה מדצמבר 2018, שאחרי דיון מאוד ארוך, אנחנו החלטנו ברוב של הוועדה, בראשות איתן כבל, להוריד את המינוח המשפטי ללא דיחוי. מדובר על הגעה של חברות הגז, או מכבי האש, תוך שעה לכל היותר למקום האירוע. גברתי, תקשיבי, יש לך כוונה טובה, ואת עושה בדיוק הפוך ממה שאת רוצה. המושג המשפטי ללא דיחוי, יותר טוב מאשר לקצוב זמן. את נותנת להם מפלט של שעה, יכול להיות שצריך חמש דקות. אנחנו דיברנו גם אז על ניוד הגעה. סליחה, את מקשיבה לי עכשיו.

כל שורה לא אתייחס לארבעה דיונים שהיו בתקופתו של ידידי, חבר הכנסת איתן כבל לא.

המטרה היא התקדמנו, אנחנו אחרי זה. אפילו יותר טוב ממה שהיה. בבקשה, אילן מירון. לסעיף (ד) אם מגיע לשם - - - כזה או אחר, לעשות פעולה, האחריות תוטל עליו - - - לא יקרה - - - יבוא ויטפל באירוע. כי אם הוא לא מכיר את האירוע, הוא יכול לגרום לנזק יותר גדול. תדבר יותר בקול, וממוקד יותר, לא הבינו אותך. לסעיף (ד), שבו בעצם, כל מי שיש לו תעודה של טכנאי, גם אם הוא לא מכיר את המיתקן, הוא צריך לבוא במקרה של אירוע, לבוא ולטפל באירוע. לאחרונה היו מקרים - - - בסעיף (ד), כל מי שיש לו תעודה של מתקין גז - - - אתה מדבר על (ג). לא. (ג) תוקן ל-(ד). כל מי - - - כדי לסייע, יכול להגיע ולעשות פעולה - - - מה השאלה?

זו אמירה. מי שלא מכיר את המתקן, לא מתקרב אליו, אלא רק מי שמכיר את המיתקן, יכול לסייע ולתת עדכון בין אם זה סגירת - - - או כל תיקון אחר. אני לא חושב שזו בקשה רציונלית, הפוך הוא. אני הייתי מצפה דווקא אתם תדרשו את זה, את הקטע הזה. שאם במקרה הגיע לאזור אדם שהוא מוסמך ויש לו רישיון, והוא יכול להתערב במידי, זה דבר מובן. אני לא אגיד לו תשמע, חכה,

זה לא של פזגז,

יבוא דורגז. כן, אבל תוטל עליו אחריות.

מציע, שהוא לא יגע בזה עד שיבוא ספק הגז? לא, הוא מציע שאם הוא עושה משהו והוא טעה, כי הוא לא מכיר את המערכת, אז לא יבואו אליו אחר-כך בטענות,

לא סגרת עשרה ברזים. מקסימום לא יתנו לו להדליק משואה ביום העצמאות..... אני לא חושב שיש כאן בעיה.

שבה עוסק אותו טכנאי שהגיע למתקן שלא שלו, היא פעולת סגירה בלבד. זה מה שכתוב פה. הסגירה בלבד אני לא יודע איזה אחריות אתה חושב שאפשר, או משתמע מהצו שאפשר להטיל עליו. אם הוא לא סגר את הכול, כי הוא לא מכיר את המערכת, זו לא מערכת שהוא - - - יש עוד ברז שכתוב שם.

בואו נקרא את הפיסקה עד סופה "ויודיע לאירוע ללא דיחוי,

שמתקן הגז מסומן בסימנון. נתקעה בטעות חברה אל"ף, וממתקנה של חברה בי"ת, מגיעה אותו טכנאי של

יגיעו בזמן שהצו יורד. מי זה בעל הכשרה כאמור?

אתה רוצה לומר לי שהחברה שמעסיקה אותך, תרצה לבטל את ההיתר הזה להכשיר אנשים מטעמה שהתעסקו עם זה? אנחנו חושבים שההיתר הזה הוא לא נדרש בנסיבות האלה. בסדר, אל

יש בחברות מדרג מקצועי שהם מנהלים טכניים של גורמים בתוך הסניפים. כמה אירועי גז יש לחברה שאתה מייצג ביום? דבר ראשון, ביום, אנחנו מקבלים אלפי שיחות בעניינים כאלה. אירועי גז? האירועים שבהם יש דליפות, עשרות רבות. תאמין לי,

הייתי שולח עכשיו לבדוק לך את כל החברה. רק נתייחס להערה. זו אכן הערה

ואני לא חושד באף אחד, אז שלא ייקחו את זה קשה. כמו שאני אמרתי. אנחנו לא רוצים שיהיה מניפולציה על הדיווח. דיווח ראשוני אם מתן פה, בוודאי

אני רק רוצה להסביר, אדוני, בסוף קובע, זה ברור לגמרי. אני רוצה להסביר מה ההבדל בין ללא דיחוי. ללא דיחוי אומר

אנחנו ראינו בנתונים שהצבנו לאדוני, שאין אף אירוע רציני שקרה לא רציני, ולא רציני שקרה כתוצאה מכך שמישהו לא ענה בזמן,

לא אנחנו נתנו כאלה אירועים וגם

כל צו, מכבדים אותו. ואז, יוצא מצב שגברת כהן חיכתה חצי יום. אני לא מתווכח על "ללא דיחוי".

לא משתמשים בה, כי זה יכול לחזור לך. תקשיב.

- - - אני לא מתווכח. אז איזו הגנה אני אתן לך? אני הלכתי, הלכתי

עשינו פעולות מניעה קודמות. אנחנו מטפלים בכל מה שאנחנו יכולים בהקדם האפשרי. ואיפה שהפעולות שלך לא הצליחו?

זה נראה ככה. חס ושלום.

אני מציע להבהיר שספק גז רשאי להכשיר אנשים

כאמור. לגבי אותם מי שאינם בעלי רישיונות, אני מציע שהם יקבלו להציג חלף הרישיון. כלומר, שספק הגז

אבל זה כן סימון בסימונו של ספק הגז. כלומר, אין חשש שהזהות - - - יש חשש. לצערנו, יש גם עבריינים. לצערנו, גם אנשים לוקחים בלון של חברה א' ועושים בו שימוש כי הם חברה ב', או הם לא חברה בכלל.

השאלה, מה עושים עם התיעוד הזה.

לא אמור להעביר את תיעוד לספק הגז? זו הפעולה שעשה אדם שהוא מטעם חברת הגז.

(ה) "בעל רישיון

אני רוצה לדבר על בעייתיות בתחילת הסעיף. אני הבנתי ללא דיחוי, נעזוב את זה. אני רוצה לדבר על משהו שמתחבר למה שנאמר פה נניח שמתקבלת קריאה במוקד. כאשר אדם אומר יש לי

אני מזכיר, לכולנו יש עדיין מכשירי טלפון כאשר היא מתניידת ברכב, עם דיבורית כמובן,

ויכולה להתעדכן בזמן אמת.

לשם חידוש הספקת הגז למיתקן יידרשו, בנוסף לאמור בסעיף קטן (א)- באירוע שבו אין נפגעים ולא נגרם נזק לרכוש- אישור בכתב בדבר התאמת המיתקן לתקן 158 חלק 4 לצורך חידוש הספקת הגז למיתקן, מאת בעל רישיון לעיסוק בעבודות גפ"מ שמורשה לבצע בדיקת התאמה כאמור לפי תקנה 9 לתקנות רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ, באירוע שבו יש נפגעים או נגרם נזק לרכוש- תעודת בדיקה בדבר התאמת המיתקן לתקן 158 לפי סעיף 12(א) לחוק התקנים, מאת מעבדה מאושרת, או אישור בכתב בדבר התאמת המיתקן לתקן 158 חלק 4 לצורך חידוש הספקת הגז למיתקן מאת מתכנן גפ"מ בכיר שאינו עובד של ספק הגז ושלא תכנן את המיתקן או פיקח על התקנתו. באירוע שבו דלף גפ"מ באופן לא מבוקר ממכשיר צורך גפ"מ, לשם חידוש הספקת הגז למכשיר יידרש, בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), באישור בכתב בדבר תקינות המכשיר, מאת מי שמורשה לתחזק מכשיר כאמור לפי תקנות רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ. באירוע גז שיש בו נפגעים או נזק לרכוש, רשאי המנהל, אם ראה צורך בכך לשם בדיקת בטיחות המיתקן, לדרוש מסמכים נוספים כתנאי לחידוש הספקת הגז לפי סעיף זה. סעיף זה לא יחול על ספק גז העוסק בשיווק מכלים שלא למילוי חוזר בלבד. חידוש אספקת גז למיתקן, הוא למעשה אירוע שבו חוזרים כל הסיכונים. אנחנו מחדש, זה שהמיתקן היה ניטרלי, הופכים אותו שוב למיתקן עם סכנה לדליפה סכנה לנפיצות, כל הסכנות שקשורות בגז. ולכן, כאשר אנחנו מבקשים להחזיר מתקן חזרה, אז אם לא נגרע פה שום שינוי במיתקן,

זיהיתי את מקור הדליפה, טיפלתי בה. אז אנחנו בעצם מבקשים, שמי שמוסמך לעשות בדיקה למיתקן כזה, יש הגדרות בתקן 158, לכל רמת של מיתקן יש טכנאי גז ברמה אחרת שמוסמך לעשות את הבדיקה, והוא יכול לעשות את הבדיקה הזו. אירוע שיש בו נפגעים, או שנגרם בו נזק זה אירוע לרוב גם שינה את המיתקן צינור קרה לו משהו, משהו שם קרה. כאשר אנחנו מחברים בניין חדש, אז מעבדה מאושרת נדרשת לבדוק את כל חיבורי הבניין. למעשה, אנחנו פה במציאות מקבילה. על מנת להקל על החברות, לא דרשנו רק מעבדה מאושרת, מספר המעבדות בישראל הוא מוגבל. אפשרנו גם שמתכנת גפ"מ בכיר שהוא לא עובד בחברה, גם יכול לתת את השירות הזה של ללכת ולבדוק את המיתקן. רק לצורך ההבנה, בלא מעט מהאירועים,

מה שנקרא הוחזרו לשגרה. אחרי שהייתה דליפה, מישהו חשב שהוא זיהה את מקור הדליפה,

טיפל במקור הדליפה, ובפועל מקור הדליפה היה או אחר. מה המקורות של האנשים המקצועיים האלה - הם קיימים, איפה הם קיימים? יש אנשים שהם פרי לנסרים כאלה. מתכנני גפ"מ בכירים - 6 בנוסף לשלוש מעבדות. 3 או 5 אנשים בכל הארץ. חרב פיפיות... אני מבין את הרציונל. אל תנסה למצוא מענה יותר רך,

שבסוף, לא רק היה לו אירוע גז, עכשיו הוא מחכה שבוע, עשרה ימים, שיבוא מישהו בר סמכא שיחדש לו את צינור הגז. זה גם יעלה הרבה כסף. אני מתרגם את הצו. אנחנו עוברים למקרים של שני טכנאים, במצב שאין נזק לרכוש, או גוף, צריך אישור של שני טכנאים נפרדים, זו התקנה. למה? צריך את הנושא של האישור בכתב של מפקח בטיחות או בעל רישיון ב-4(א) של רמה 2. חוץ מזה עוד מתקין גפ"מ שמותר לו לעשות את זה. שני אנשים על אירוע, לא היה לא נזק, לא זה וזה, כי זה הרוב המכריע. הוועדה הזו עוסקת גם בתעבורה. כשאתה חוצה פס לבן לא מקווקו, מה אומרים לך תדמה את עצמך שנכנסת בקיר, אבל לא נכנסת בקיר. רואה אותך, לוקח לך את הרישיון.

לך, היה אירוע גז. אדון או גברת, מישהו הזיז משהו, היה דליפה בכיריים - - - מתזוזה לא צריך להיות. אם קורה, סימן שבהתקנה לא היה תקני. סליחה שאני חולק על אדוני, אבל במקרה הזה אני יכול לחלוק, כי זו המומחיות שלי. יש הרבה מקרים מזיזים, מנקים, מושכים. כיריים לא תקינות. כיריים, אדוני. אנשים קונים כיריים, יש תקלה בכיריים רוב התקלות. קניתי כיריים של 400 שקלים, שילמתי 180 שקלים למתקין על מה אתה מדבר? הכול תקני היום. מאה אחוז, אבל הבעיה היא לא בהתקנה, אדוני. אתה רוצה, אני אתן לך גם נתונים.

שואל, למה שיהיה אירוע גז? אני לא מתלונן. כי בעוד חמש או שש שנים, זה יכול לקרות. הכיריים התיישנו, קרה להם משהו בפנים. במצב כזה אתה צריך שני טכנאים מה ההיגיון? מעדכנים אותי שיש שבע מעבדות נוספות, ולא שלוש כמו שאמרתי. על חטאיי אני מודה היום. כמה עולה? אני מחברת דור אלון גז. 1,000 שקלים.

מעבדה. כמה עולה להזמין מעבדה. הלכת למעבדה - באין נפגעים צריך מעבדה? מה צריך? אישור של מישהו שהוא מוסמך מטעם החברה. נדרש אישור בכתב של מפקח הבטיחות וגם של בעל רישיון שמוסמך לפי תקנות לבדוק את המתקן. בפרקטיקה אם המוסמך, אם הטכנאי המוסמך שעשה את העבודה, אומר לממונה הבטיחות של החברה - הכול תוקן על פי כל הנהלים, ובכל זאת ללא אישור, לא צריך לבוא לשם. תודה, אין לי בעיה עם

רציתי לשאול לגבי סעיף 4א, מדוע לא לקבוע איזשהו פרק זמן גם לחידוש אספקת הגז? אותו צרכן שנותקה לו אספקת הגז מסיבות מוצדקות,

נדרש להמתין לטכנאי שיגיע ויחדש לו את אספקת הגז, בינתיים הוא תקוע בלי אספקת הגז.

לכתוב שחידוש אספקת הגז ייעשה במהירות האפשרית, או בהקדם האפשרי. כמובן שנשמח. להבנתנו זה אות שאיננה נדרשת. אני מזכיר שהמוטיבציות של חברות הגז, זה למכור כמה שיותר גז. לכן, הרצון

אירוע, אחרי הפסקת גז, אחרי נתק גז, הוא רצון בסיסי של כל מי שמוכר מוצר - האם לחייב אותו?

בהתאם לנסיבות בהקדם האפשרי. אתה שכנעת אותי.

אנחנו ביקשנו בהקדם האפשרי בהתאם לנסיבות,

שאנחנו ביקשנו, אדוני.

המעבדה מחויבת לכללי המעבדה, לא כולם מחויבים לכללי המעבדה. מה קשור זה שעכשיו קרה אירוע לצורת הטמנת הצובר או התקינות או אי התקינות של - - - יש, לצערנו, אירוע מאוד קשה, אירוע גילה, מסתבר, שהתבסס על זה שהמערכות שם נבנו על בסיס צריכה מסוימת. עוד ועוד אנשים התחברו שם למחממי מים. נוצר שם פער שלם - - - שם לא חידשת, אלא לפי התקינה החדשה.

אבל הוא היה בדירה אחת. ודאי. אני מדבר על בית פרטי, אירוע עם נזק מזערי תרים לי את כל הבלוק, את כל התשתיות לפי תקינה חדשה? בוא, יש פה שכל שצריך לעשות. שינוי התקינה בבתים פרטיים הוא שינוי שלא קשור לצנרת,

לעקור

על פניו, לגבי התקינה לאורך השנים לא לוקחים אף אחד, ועושים לו רביזיה בבית. איפה זה כתוב? זה כתוב בתקן?

עצמו. השינויים המשמעותיים בתקן קשורים למשל למקום מרכזיית הגז, שהיום רוצים שיהיו עליהם ספינקלרים, ומרכזיית הגז, זה בבניינים שאין להם צובר. התקינה החדשה בתחום הצנרת הביתית לא זזה, אם אני מבין נכון. חאלד, ראש אגף פיקוח אצלנו, וגם חבר ועדת תקינה. אנחנו לא מכירים זה יהיה שינוי תקינה.

פיצוץ או אירוע גז בתוך בית, גם אם תבוא המעבדה הכי מוסמכת שיש, היא תמשיך לדרוש בערך את מה שדרשו מהבית הזה אתמול.

לגבי מבנים,

יכול להיות מקרה, אפילו כנראה חלק לא מבוטל של המקרים, שבהם הסתבר, שבעצם המערכת לא באמת מתאימה למבנה הזה, כי יותר דיירים, כי חיברו אליו עוד - - - אנחנו חיים במציאות של פיצול דירות.

פיצול דירות, מי לא סובל מזה? בניין שלם של שמונה יחידות דיור, הפך להיות 14. אתם יודעים מה זה לחבר עוד חיבור, עוד יציאה, בלי וסתי לחץ? הצבעה על סעיף 4 עם התיקון של "בהקדם האפשרי". מי בעד אישור סעיף 4? הצבעה אושר. שניים בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. סעיף 4 אושר. דיווח על אירוע גז 5. ספק גז ידווח בהודעה טלפונית על אירוע גז שיש בו נפגעים או נזק לרכוש או שנכח בו גורם מטעם גוף הצלה, משטרת ישראל או משרד האנרגיה, מיד עם היוודע לו הדבר, לעובד משרד האנרגיה, שמספר הטלפון שלו יימסר לספקי הגז. ספק גז ימסור למנהל אגף פיקוח ובטיחות במשרד, בתוך 7 ימים מיום אירוע גז כאמור בסעיף קטן (א), דוח מלא ומפורט על אירוע כאמור , במתכונת שהורה לו המנהל, דוח כאמור יכלול תיעוד כאמור בסעיף 3(ו). ספק גז ימסור למנהל בתחילת כל רבעון, עד ליום החמישה עשר בחודש הראשון של הרבעון, דוח במתכונת שהורה לו המנהל, ובו פירוט של כל אירועי הגז שאירעו ברבעון הקודם. המנהל רשאי לדרוש מספק הגז הבהרות בנוגע לדו"ח כאמור בסעיף זה.

המנהל? מכיוון שפה אתם מדברים על מנהל אגף פיקוח, ובטיחות במשרד. יכול להיות שמחר יקראו לו אגף פיקוח אכיפה ובטיחות. אני מציע לא להיכנס בחקיקה לשמות של האגפים והמחלקות השונות במשרד, להגיד, או לעובד משרד האנרגיה המוסמך לכך, או למנהל פשוט למנהל כהגדרתו בסעיף ההגדרות.

משרד האנרגיה המוסמך לכך, זה בסדר גמור.

שהמנהל הסמיך לכך? האמת, שמי שהסמיך אותו זה השר. לגבי המנהל, יש הגדרה. זה מופיע בסעיף של ההגדרות. "מי שמונה לפי סעיף 3(ב) לחוק למנהל גפ"מ. אז מה השינוי? על עובד משרד האנרגיה שהשר הסמיך לכך? למנהל, שיהיה למנהל. בסעיף א, אנחנו מוצאים שאחרי אירוע שיש בו נפגעים או נזק, היינו מוסיפים מהותי.

הרוב הגדול של האירועים, הם אירועים קטנים, זניחים, לא קרה בהם שום דבר אמיתי, אנחנו משחיתים את זמננו וזמנם. תקבל התייחסות. מי יגדיר מהו נזק מהותי? המנהל יגדיר. יגיד, אני רוצה דיווח על כל סדק בכיריים - אין בעיה. אני מניח שלא תמיד אפשר לדעת בדיוק ולסווג את זה. תדווחו למנהל, אני מציע לפי הנוסח שכתוב כאן, על כל אירוע שיש בו נפגעים או נזק לרכוש, והמנהל יעשה עם הדיווח מה שאמור לעשות. אבל אתם צריכים לתת את המידע לדעתי. היה אירוע גז, כבר הוגדר כאירוע גז. דווח. לאחר מכן, גם בנושא דיווח לנציג משרד האנרגיה, אנחנו מבקשים להוסיף בסוף "אשר יהיה זמין בכל עת". מאחר וכן, אנחנו עובדים בכל השעות,

וחוץ מלתת דיווחים מיידיים - - - אפשר לכתוב ימסור, לרבות בדרך אלקטרונית.

אפשר להוסיף. אין כונן של משרד התשתיות? יש כוננים בשלושה מרחבים. זה נכון. יכול להיות שהכונן ישן ולא הצלחת להעיר אותו שלח וואטסאפ מידי. לגבי סעיף ב, אנחנו מבקשים שזה יהיה תוך 30 יום. אין פה דחיפות, האירוע כבר עבר. פשוט זה התעסקות של ניירת מיותרת. 30 יום להעביר דיווח, זה בסדר גמור.

אנחנו מדברים על אירוע שיש בו נזק, או מישהו נפגע, אנחנו מתחילים חקירה. אני לא אחכה 30 יום בשביל לקבל ממנו את מה שהוא יודע על האירוע. אתם מקבלים מאתנו גם היום את הדיווחים המידיים עם כל מה שאנחנו יודעים. אבל דוח כמו שאתם רוצים עם תמונות צריך לאתר אותם. רק נזק ונפגעים. לא 30 יום, ודאי. לפעמים עורכי דין שולחים לבתי משפט, מגישים תביעות עתק, דרקוניות. השופט אומר להם כמה צריכים לקבל - - - 30 יום לא הגזמת? מה סביר?

עשרה ימים.

זה סבירות. רבותיי, אתם במגרש הזה, אני לא.

אני במגרש של הפרקטיקה, של בית הספר של החיים. אני מצפה מכם קצת יותר - - - בסעיף הבא, כשמבקשים דיווח רבעוני, אנחנו היינו מבקשים שזה יהיה חציוני. אני שואל למה צריך את הדיווח הרבעוני? אדוני, אנחנו מעבירים דיווחים, טלפונים סעיף (א). סעיף (ב) דיווח בכתב שבעה, עשרה ימים. עכשיו, עוד דיווח רבעוני, אני לא מבין מה קורה פה? מה זה היה המסע הביורוקרטי הזה, עוד דיווחים, ועוד דיווחים? אני צריך לנהל לך את המאגר? קיבלת ממני כבר דיווח. לו יצויין שסעיף (ב) היה מכסה את כל האירועים,

ובאמת, אין לי צורך, אני יודע לאסוף נתונים. הבעיה היא אחרת הבעיה היא איכשהו כשאתה מקבל שני דיווחים מחברה, פתאום מתגלים פערים. לצורך העניין, ביקשנו מכל החברות, את כל צוברי הגז שלהם. על פניו, נתון חזק. איכשהו בבדיקה חוזרת, הסתבר שלא כולם - - - זה על כל האירועים, לא משנה איזה אירוע. דרך אגב, זה יהיה גם מידע הרבה יותר מצומצם. רגע, מה זה על כל אירוע? גם לא יראו שיש נפגעים. כאילו כל אירועי הגז שהיו? אתה לא מנהל תיעוד של המוקד? זה אלפים בחודש. אתה רוצה את הדיווחים האלה?

בטח. זה לא אלפים. אירוע גז, לא הזמנת גז, לא התקנות. יראו שהלקוחות התקשרו לפחות ודיווחו, וחשבו. מה נגמר בסוף, אנחנו לא יודעים. מדובר על 30 אלף בשנה. לא קריאות, אירועים שקרו

זו מעמסה גדולה, אדוני.

אתה רוצה להגיד לי ש-30 אלף דליפות גז קורים לך בחברה שלך ברבעון? לא, זה כל השוק, אדוני, זה לא לי. זה הנתונים שהגשנו, אז קיבלנו מספרים. כמה צרכני גז יש לנו במדינת ישראל שני מיליון? שני מיליון בתי אב. אם כבר מעבירים דיווחים, אז רק דיווחים כאמור בסעיף 5. כלומר, רק במקרים שיש אירועים שיש בהם נפגעי נזק. תקשיב, אני נותן לך רישיון להתעסק, דבר שהוא סכנת חיים. אני כרגולטור,

כמשרד, רוצה לדעת שהתשתיות שלך, והעסק שלך עובד.

בין היתר, זה שאתה תדווח לי. הוא אמר לך גם שהוא לא סומך עליך, אני סומך עליך. אמרת, יש פערים בשני דיווחים. אני מבין טוב. תאמין לי, זה אחד הדברים שלא חסר לי בהם. תקשיב, אני סומך עליך. אבל אני רוצה גם לדעת, לראות. אתה יודע מה, יש לי בעיה עם תשתיות המים במושב, בממוצע, אני יותר מדיי מדבר עם חברת מימי הנגב על הנזילות. הם הקימו תאגיד, כדי לתחזק את התשתיות, וממשיכים לקרוא להם הרבה על נזילות ופיצוצים. על הדרך אני יודע מה רמת התפקוד שלך. אני, מחר, מחרתיים גם אדרג אותך כמשרד. אני אדע להגיד איזה חדר מיון הוא מספר אחד בלוחות זמנים. מידע זה כוח, אדוני. תודה. סעיף 5 יש הערות? אני מנהל מינהל לבטיחות הגז במשרד האנרגיה.

אני מודה לך שהקשבת לדיון. השינויים בסעיף 5(ב) "ספק גז ימסור למנהל אגף פיקוח ובטיחות במשרד, ימסור למנהל, לרבות באופן אלקטרוני, בתוך עשרה ימים, מיום אירוע גז וכו'". אלה השינויים שהוועדה החליטה עליהם. להוסיף, לרבות בכל אמצעי אלקטרוני. רק בסעיף א. מי בעד אישור 5 עם כל התיקונים?

שניים בעד. אין מתנגדים, אין נמנעים. הסעיף אושר. חובת תיעוד 6. ספק גז חייב לשמור את האישורים הנדרשים לפי צו זה ותיעוד של הקריאות הנוגעות לאירועי גז ושל נסיבות אי הפסקת הספקת גז לפי סעיף 3(ה), לתקופה של שבע שנים לפחות. תחילה 7. תחילתו של צו זה שישה חודשים מיום פרסומו. קודם כל, אנחנו מבקשים שהתקופה שבה צריכים לשמור את התיעוד תהיה שלוש שנים ולא שבע. זה בסך הכול תיעוד שהוא לא משפטי. הוא תיעוד שזה סתם ניירת ממש מיותרת. האמת היא שצריך 14. למה 14? זה קבוע בחוק?

זה קבוע במציאות. יש לנו אירוע גז ברעננה שנגרם שעכשיו מתנהלות תביעות, כי זה תביעות שיווק, ביטוחים. יש תביעות שמוגשות ערב ההתיישנות, שזה שבע שנים. תודה. אני מבין מהר. לגבי סעיף 7 את תחילתו של הצו, אם אפשר שנה מהיום, ולא שישה חודשים. אם הייתי אומר שנה, לא היית אומר שנה וחצי תגיד את האמת? אתם ביקשתם שישה חודשים. זה התחיל מתקופה של ארבעה חודשים. אני אגיד לך למה אני לא דן בזה כי לנו עוד מעט את החוק. ולכן, בגלל שממילא הולך להיכנס לחוק, ויהיו בו שינויים, וגם הוא תהיה לו איזושהי תחולה,

אנחנו חושבים שאין טעם את הצו הזה להחיל - - - תשאיר לנו את הטעם.... רציתי לשאול לעניין הדוחות הרבעוניים. אם הצו נכנס לתוקף חצי שנה מיום פרסומו, מתי בעצם יידרש הדיווח הראשון? ברבעון הראשון. אני שואל את עו"ד גל נוי אפרת, אם לא צריך לקבוע הוראה לעניין הזה,

אני לא חושבת שנדרשת הוראה. שישה חודשים מיום הפרסום. אז אם זה ייצא למשל בחודש פברואר, אז בעצם תחילת הרבעון ייצא בחודש אפריל, הדיווח הראשון.

אם הצו התפרסם בפברואר, אז הדיווח הרבעוני יהיה בסוף אפריל. אז הוא התייחס בעצם גם לאירועים שקרו לפני שהצו נכנס. רמת - - - שנדרשה. אז מכניסת הצו לתוקף. לא, אבל צריך לחדד את העניין הזה. צריך להבין על מה יידרשו לדווח. אז בעצם המשמעות היא שהחברות יידרשו לתעד אצלם את האירועים עוד לפני תחילתם. אלא אם כן. נכנס לתוקף שישה חודשים לדוגמה, ב-31 לדצמבר 2020, הוא נכנס. ברבעון שמסתיים ב-31 לדצמבר 2020 הוא נכנס, הוא לא נכנס ב-1 לינואר אותו רבעון. כלומר, אני שואל, גם עם אירועי הגז? מדובר באירועים שהתרחשו לפני שהצו נכנס לתוקף. ודאי, כך אני מבין. אז צריך יהיה, לשקול - - - של הצו. אני רוצה שיהיה ברור על מה מדווחים. גם ככה החברות היום נדרשות לדווח לנו לפי התנאים של הרישיון. פה אנחנו משדרגים.

אבל את מתקנת צו. אז צריך לכתוב שמדובר על דיווח,

על אירועים שאירעו לפני כניסת הצו לתוקף - לגבי אותו רבעון. עוד שאלת הבהרה, כדי שאני אבין את החלטת הוועדה. אני חוזר לרמה של הבהרה לסעיף 5. "הדיווח לעובד משרד האנרגיה" - כתוב כאן בהודעה טלפונית, ויכול להיות גם באופן אלקטרוני זאת הייתה ההחלטה,

לגבי סעיף קטן(ב) או שהמתכונת שהורה לו המנהל, באותה מתכונת אתם תורו גם על אופן מסירת - - - זה נסמך פשוט לתוך המתכונת שהורה לו המנהל, לא צריך לרשום את זה. אני לא כל כך בטוח, אני מציע כן לחדד. מתכונת זה יכול להיות איך עורכים - - - היום, דיווח במייל זה לא נקרא דיווח?

זה קיים גם בדברי חקיקה כלים שדורשים דיווח במתכונת שהורה לו המנהל, אנחנו מתייחסים גם לאופן הגשת הדיווח, וגם לפרטי - - - אני מכיר דברי חקיקה אחרים שכן כתוב בהם הוראה מפורשת, אבל זה לשיקול דעת הוועדה. אני מציע כן להבהיר. הנביא אמר בהפטרה "ויאמר לדבק טוב הוא, ויחזקו במסמרים"... אדוני, בעניין מועד כניסה לתוקף, זה מתקשר גם להערה של איתי לגבי הדיווחים. נראה לי שאם יש נקודה שכל המשתתפים בדיון יסכימו עליה, שהצו הזה הוא לא אירוע קל, מבחינת ההיערכות, אני משער שגם מינהל הגז. יש פה היערכות שתידרש גם בשטח, ועד אחרון הטכנאים איך עושים ואיך מגיבים, ואיך מתעדים, ואיך עושים הכול. אני יודע שאולי הוועדה מסתכלת על זה, ואנשים בחוץ אומרים חצי שנה, זה בהחלט מספיק זמן. אני מעוניין להבהיר שהמצב הוא ממש לא כך. יש פה תהליך שיידרש יותר זמן ממנו, העיר צור לגבי שנה, אני חושב שנצטרך לפחות שמונה חודשים שיהיה אפשרות. שאלה. תפנה אותי למשהו בצו שמחייב אותך משהו חדש לעשות שלא עשית עד היום. יש פה שורה של דברים. בוא, תגיד לי דבר אחד. לגבי סוגיית התיעוד והדיווחים. היועצת המשפטית אומרת לך, שאתה מחויב גם היום לדווח לממונה חצי שנה. תביא טענה רצינית שאוכל להיענות לבקשה שלך. אני חושב שכל ההתנהלות שלה זה דברים שמשנים,

לא היינו מתכנסים כאן, ומינהל הגז לא היה מתווכח על הצו הזה כבר שישה דיונים בוועדת הכלכלה. אני לא חושב שזו איזושהי הנחה שאפשר לבוא ולפתוח אותה. ברור שיש פה שינוי מהותי. להכשיר אנשים להפסקת גז, אדוני,

לא, אדוני, יודעים שאין מספיק טכנאים להכשיר את כל המוקדים הטלפוניים לוודא שאנחנו לא עומדים בשתי דקות על אפס - אלה הדברים המהותיים. אם לא שכנעת בטיעון הראשון, אל תנסה בשני,

ברגע שאתה מבין טיעון שני, אתה אומר לשופט - - - לא טיעון. אתה אומר לשופט שיושב מולך הטיעון הראשון היה חלש, בוא ננסה יותר חזק. תקדים עולמי, אדוני, אני מסכים. הצו הזה מכניס את החברות להיערכויות שהן יידרשו לזה זמן רב יותר מחצי שנה? אנחנו מאוד מקווים שהוא מכניס אותן להיערכויות זמן רב, נשמע לי קצת מוגזם. להכשיר אנשים ולקבל מאתנו אפשר בתוך שבועיים. מה אנחנו מצפים שאדם כזה שיודע לסגור ברזים יידע? עשינו את זה עם טכנאים שיודעים לבדוק כיריים הרבה יותר מסובך. לגבי - - - זה לחתום הסכם עם מישהו, לצאת למכרז אם מישהו רוצה - - - הכול קל בעיניך.

אבל חצי שנה. אתה לא מרגיש שאתה נוקשה קצת? חיי אדם והמציאות חצי שנה. תודה רבה. לגבי הדיווח הראשון, חל מכניסת הצו לתוקף,

לא תהיה חובת דיווח לגבי אירועים שאירעו לפני הכניסה לתוקף. חן, תן משהו ליושב-ראש. שמונה חודשים. תודה. מי בעד אישור סעיפים 6, 7? הצבעה אושר. שתים בעד, אין נמנעים.

הצו אושר. תודה רבה לכם. תודה לכל האורחים. הישיבה ננעלה בשעה 14:30.